בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. חבר הכנסת מיקי לוי, הצעה לסדר, בבקשה. תודה רבה.

שני נושאים לפניי: בשבוע הבא יתקיים דיון בוועדת הכספים בנושא דחיית דיווח הדוחות הכספיים של המפלגות. נציגי מבקר המדינה אמורים להופיע בפני הוועדה. אני מבקש מאדוני שיורה בבקשה לטמיר,

שיפנה בבקשה למשרד מבקר המדינה לשלוח לוועדה נציג ממשרדו של מבקר המדינה שמצוי בדוח הגירעון ל-2018 מכיוון שיש לי שאלות אליו. מבקר המדינה אמר לפני כשבוע וחצי, עת הופיע בפני הוועדה, כי הוא מתכוון להוציא את דוח הגירעון אלא מה? רק שכח המבקר לציין

ראש הממשלה, שאליו נשלח הדוח, רשאי על פי חוק להחזיק בדוח עשרה שבועות. הוא שכח לציין את זה בפנינו. הוא נתן לנו את התחושה כאילו: הופה, הנה הדוח מגיע, ושמחנו כאילו איזה נס אירע לנו. כפי שטענתי בוועדה פעם נוספת, הדוח יפורסם לאחר הבחירות פעם שלישית, כשנה וחצי לאחר סיום שנת הכספים. הוא אמר שהוא מפרסם את זה בדצמבר. נכון. אתה ואני הבנו נכון, אדוני. נכון, וחזרנו על זה. רק מה? כשאמרתי: "רגע, סליחה?" התברר, אדוני, שהוא נותן אותו לראש הממשלה, ראש הממשלה רשאי להחזיק אותו 10 שבועות והנה הדוח יפורסם עוד פעם לאחר הבחירות. יכול היה לעשות מאמץ לתת אותו לראש הממשלה לפני 10 שבועות כדי שהוא יפורסם בזמן. כשר אבל מסריח. מיקי, אפשר להתנגד לדחייה הזו.

התנגדנו. אפשר להתנגד לדחייה. האם אפשר,

לבקש שיגיע מישהו, שננסה לדבר אתו? אם יושב-הראש יאשר את זה אני אשמח. הדחייה הזו אושרה כבר? הדחייה של הדוחות? זה לא שלו, זה של המפלגות. עוד אין דיון על זה. דוח המפלגות. יש מפלגות שביקשו דחייה. רשויות מקומיות, לא?

יש שתי סוגיות: סוגיה אחת היא הרשויות המקומיות. ברשויות המקומיות צריך המבקר לבקש אחרי שהמפלגות ביקשו ממנו. הוא עדיין לא ביקש, הוא אמור לבקש. יש בקשה של המפלגות דווקא הליכוד ויש עתיד הן הראשונות שראיתי פניות שלהן שהיא על השוטף. בינתיים לא נקבע עוד כלום מכיוון שהמבקר עוד לא אמר את דברו. אני מוכן בעצמי לדבר עם המבקר. את מה שאמר מיקי אפשר לפתור בכך שלא ניתן להם דחייה. למי לא תיתן? את המבקר זה לא מעניין, המפלגות מבקשות. מה נעשה? עבד עלינו, בקיצור. אני אדבר אתו בגלל שכל הדבר הזה נראה לי מוזר. אולי זה כשר,

כי זה על פי חוק, אבל אני לא רוצה להגיד, מפאת כבודו של המבקר, מהי התחושה. אני רוצה לפנות לחבריי ואליך. תראו את החבילה המונחת על שולחן ועדת הכספים, עברתי על כולה. 15 מיליארד שקלים לתחומי: בריאות; רווחה; ביטחון; רשויות מקומיות 50 מיליון; הוסטלים, שיפוץ גנים, סבסוד צהרונים; תוכניות רווחה מעל 200 מיליון שקל במצטבר; תמיכה בנוער; השכלה גבוהה; ביטוח לאומי, קרנות פנסיה ותיקות, בחצי השנה הבאה, כדי למנוע פגיעה בחוסכים בגלל שלא הצלחנו לסיים את העלאת גיל הפרישה כרבע מיליארד שקלים; תמיכה בתחבורה ציבורית 570 מיליוני שקלים. בשבוע הבא, אם לא יעברו התקציבים לתחבורה הציבורית, יפתחו בשביתה. מכיוון שהייתי מנכ"ל של אחת החברות גם פנו אלי אישית בעניין הזה. תקציבים עבור הרשות לפיתוח הבדואים; העברת תקציב ממינהל מקרקעי ישראל ותקציבי רכש לביטחון, רכישת כבאיות; שיפור מתקני כליאה; רכש למשטרת ישראל, ניידות; שב"ס; מועצת ארגוני הנוער; והרשימה עוד ארוכה, אני לא רוצה להלאות אתכם. אם אנחנו לא נאשר את הרשימה בימים הקרובים, אדוני ואני אומר לך מתוך אחריות כי לי הכי נוח, אני באופוזיציה. אני אומר לכל מי ששואל אותי בחוץ שזו הממשלה הרעה ואם אתה רוצה אני אומר "הממשלה הרעה הזו" הם לא מעבירים את הכסף. אבל מתוך אחריות אני פונה לחבריי ואומר לכם, אי אפשר להעמיד את המדינה. לי הכי נוח. אני מצביע כאן על 70% מהדברים ומאשימים אותי עם הממשלה. אני מצביע נקודתית למה שצריך להגיע כסף. אם לא נעביר את הכסף הוא יחזור לאוצר ונפגע קשות,

אני אומר לכם, בשירותים הציבוריים. אני מבקש מכולם לגלות אחריות, להפסיק עם המאבקים, לפחות בהקשר הזה, ולהתחייב לאשר את כל מה שיובא לפנינו. אם יהיו ויכוחים נקודתיים בסדר, אבל לא להגיד על הכל. אי אפשר. חברים, אני אומר לכם, אי אפשר. מערכת מרכב"ה אולי אתם לא יודעים, אני הייתי שם, אני מכיר את זה היטב ננעלת ב-24 לדצמבר. אגורה אחרי כן לא נוכל להעביר. תקפצו לשמיים. לא ראש הממשלה, לא ועדת כספים, אף אחד. זה החוק. ב-24 בדצמבר ננעלת מרכב"ה. אנחנו פשוט נעמיד את המדינה. האזרחים לא אשמים שהפוליטיקאים לא הצליחו שלוש פעמים להקים ממשלה. בבקשה מכם, בואו נתעלה מעל הוויכוחים הפוליטיים.

אני מבקש ממך לפעול בין כל מפלגות הבית, לגלות אחריות. אם יהיה ויכוח על סעיף כזה או אחר בסדר, נכשיל אותו, אבל לא נעשה זאת באופן גורף. זה אסון כלכלי למדינת ישראל.

תודה רבה.

אני מסכים עם כל מה שאמרת, גם לגבי ההתנהגות שלך. אני גם לא כל כך מקבל את העניין של אופוזיציה וקואליציה מפני שפעמים רבות אני לא יודע איפה אני נמצא. אני נמצא בקואליציה? אני נמצא באופוזיציה? לא רלוונטי העניין הזה. אבל אני מסכים שאתה מגלה אחריות בעניין והיא ראויה לשבח. אין ויכוח לגבי זה. אני חייב לומר שאני בעצמי בהתלבטות כל הזמן. אני חייב לומר שלא הועברה לכאן אף העברה, עודף. שום דבר לא עבר. ישבתי עם שר האוצר, משה כחלון, בתל אביב, אמרתי לו שלא יכול להיות דבר כזה, מדובר על המון כסף - - - 15 מיליארד. לא, עוד לפני, אני מדבר מההתחלה. אה, עוד מהעברה הקודמת. אמרתי לו: תשמע, תן בבקשה הוראה לאגף תקציבים שיביאו את ההעברות. בדיוק כמו שאמרת, מה שיהיה שנוי במחלוקת יהיה שנוי במחלוקת. אין גם לי רוב, זה לא שאני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני גם לא רוצה לעשות את זה כך, אני תמיד מדבר עם החברים. כשיש משהו שאחד מהחברים מבקש לעכב אני מעכב. אחמד עשה קמפיין חבל על הזמן לגבי מה שהוא ביקש לעכב עם הרשויות הדרוזיות. כי לא קיבלנו תשובות עדיין אבל זה יבוא עוד פעם.

אני אומר שכשאחמד ביקש לעצור את זה, אפילו שהיה מדובר על משרד ראש הממשלה ופנו אלי ממשרד ראש הממשלה, עצרתי. אני מביא את זה בתור דוגמה. בנושא עצמו צריך לדון, זה בסדר. אני אומר שהיו דברים שנויים במחלוקת. החליטו שלא מעבירים את המים אז לא העברנו את המים. המים זה בגלל כפר מנדא, הפקעות.

כן, כן. אחמד, אני לא מתגבר על המהירות שלך, אבל אז היה גם לגבי העניין הזה. התיאום ביניכם עוד לא מושלם אבל לאט לאט. טוב שאתה באמצע גם. כשאני מבקש לא להעביר אתה לא - - - אמרת לא להעביר את משרד המשפטים ולא העברנו. אמרת והוא נענה לך. ישבנו ביחד, זה לא דבר שאני המצאתי. אנחנו מדברים פה לגופו של עניין, אנחנו לא עושים מהעניין הזה פוליטיקה ואנחנו רוצים באמת לסייע. יאמר לזכותה של הוועדה שהרוב המוחלט של הדברים עבר.

היה קשה אבל עבר. התרומה שלך בעניין היא תרומה מכרעת, היא לא תרומה של מה בכך. כך גם התרומה של חברים נוספים שהיו כאן ולכן זה עבר ועזר לאנשים רבים שזקוקים לכך. יש את הסיפור שאני חוזר עליו כל הזמן של תשלומי שכר דירה שאם לא היינו מעבירים את זה אז אנשים במצב כלכלי קשה לא היו מקבלים השתתפות בשכר דירה. יש רבים כאלה. מדובר כאן על ביטוח לאומי ועל דברים שהם החיוניים ביותר שיש לציבור. ישבה אתמול הוועדה המסדרת. ביקשתי שההעברות לגבי התקופה הזו עד 26 בדצמבר לא יצטרכו ועדת הסכמות. אני עברתי ועדת הסכמות בפעם הקודמת זה סיוט.

אז אבי הבטיח לי - - - ההבטחה הזו ניתנה לי ולחבר הכנסת מקלב אתמול. הוא גם דיבר אתי אחרי שהוא דיבר אתכם. הוא אמר שהוא לא יעכב שום דבר.

אני אומר לכם שהפרוצדורה היא רעה. מה שהיה לנו בפעם הקודמת זו פרוצדורה רעה. אני צריך לחכות ארבעה ימים עם העברות? תסתכלו על התיק שלו, אני אצטרך עכשיו להתחיל לחכות? לחכות שמה, שיאשרו? מה, אני הולך לעשות פה מחטף? מה שלא ירצו להעביר ואני אומר את זה מראש ויהיה שנוי במחלוקת, נפעל כפי שהיה בפעמים קודמות. אבל אני לא יכול לעבוד בצורה הזאת. אני מתלבט עם עצמי, אני לא יודע איך לעשות את זה. פעמים רבות נשמעות פה גם את הצעקות כאילו אני הולך להעביר פה אני לא יודע מה. בדברים האלה, חבר הכנסת מיקי לוי, אני לא שונה ממך בכלום.

בכל ההעברות האלה, אני אפילו לא מסתכל - - - אדוני היושב-ראש, יהיה אסון חברתי, אני אומר לכם את זה.

יש כספים שהם בנפשנו. מיקי, הלשכה המשפטית תצטרך לתת חוות דעת אם זה דחוף או לא היא לא תיתן. אני לא אבקש עכשיו שיתחילו לבדוק 100 העברות. הדחיפות היא בגלל שאנחנו בסוף דצמבר וצריך להעביר. אם לא, לא להעביר אז לא. מה דחיפות? איזו דחיפות? האם להעביר את הביטוח הלאומי? האם להעביר את כל מה שמנית שם וגם מה שלא מנית?

איך עושים דבר כזה? לא יהיה. אני מתלבט ביני לבין עצמי האם אני צריך להמשיך להיות כזה שמבקש ומבקש ומבקש, שנראה כאילו יש לי איזה אינטרס. האינטרס הוא בדיוק מה שאמרת. אני יודע מה המשמעות של העניין. אם אנחנו לא נעביר עכשיו את העברות האלה ואת העודפים אנחנו מדברים על כמעט 100 העברות,

שאנשים יישארו ללא הדברים החיוניים ביותר, כמו ביטוח לאומי. אנחנו נראה מה עושים. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. מוותר בשלב זה. חברת הכנסת אורית פרקש, בבקשה. בקר טוב. רציתי להעלות שוב על סדר-היום נושא שפניתי אליך לגביו בכתב. אני מעלה שוב את הבקשה שלי לזמן לכאן - - - מה את אומרת,

על מה שאמר חבר הכנסת מיקי לוי לגבי העברות? לא הייתי כאן כשמיקי שוחח. שיש 100 העברות שנמצאות אצלי. 15 מיליארד שקלים. מה עושים עם זה? יש לך עמדה? אני חושב שאם תענה לבקשה שלה אז יש סיכוי - - - אפשר לחשוב שאני מנהל דיל על זה. קודם כל, אני חושבת שבכלל כוועדת כספים אנחנו נכנסים לתקופה חריגה שלא הייתה כמותה. הייתה אבל לא כל כך ארוכה. נכון, אז כמותה לא הייתה. אנחנו בתקופה חריגה שלא הייתה כמותה. כל פעם זה חריג בצורה אחרת. אני חושבת שכוועדת כספים, שהרבה דברים עומדים להתנקז אליה, כדאי שנקבל בכל זאת איזושהי סקירה אילו כלים מיוחדים יש לנו כוועדה בכדי לסייע במצב שנוצר. פנה אלי כאן יוחאי וסיפר לי על 100 עמותות שיכולות ליפול בגלל מיליון וחצי שקלים העברה. מי זה יוחאי?

הבקשה של משרד התקשורת 239 מונחת פה במסגרת כל הדברים שבתיק של חבר הכנסת מיקי לוי. מיליון וחצי שקלים כשכל עמותה מקבלת כ-15,000 שקלים, או משהו כזה.

גם בכחול לבן ובכלל, נשמח לעשות כל מה שהוא לטובת העניין וכשאני גם מתנגדת - - - אני מציע לא לדבר בשם מפלגות. אני גם לא מדבר בשם יהדות התורה, אל תדברי בשם כחול לבן. יש לי מה לומר בעניין הזה.

אני גם לא מדבר בשם יהדות התורה. אני יושב-ראש הוועדה מקצועי, נקודה. אל תדברי בשם כחול לבן, תדברי בשם עצמך וזה מספיק בשבילי. דיברתי בשם עצמי, שאני אוכל לגייס את חבריי לסיעה. לזה התכוונתי. זו פעם ראשונה שמבקשים מחבר כנסת לא לדבר בשם הסיעה שבשמה הוא נשלח. בגלל שאז אני אתחיל להתווכח. יש בסיעה כאלה שלא כל כך עוזרים בזה ויש כאלה - - - זה משהו אחר, אבל כל דבר שהיא אומרת מייצג את הסיעה שלה. היא מתכוונת ברצינות אז שהיא תדבר על זה.

כולנו מתכוונים ברצינות, בין אם אנחנו מייצגים את הסיעה שלנו ובין אם לא. בקטע הזה אנחנו מכירים אחד את השני.

אנחנו אנשים מערכתיים בסוף וטובת העניין חשובה לנו. אני רוצה להעלות נושא ובקשה לדיון. פניתי אליך בכתב, אדוני היו"ר, בנושא קרן העושר וקרן הגז דווקא בתקופה שאנחנו בגירעון. מדובר בקרן לטובת אזרחי מדינת ישראל שאמורה הייתה להתחיל לפעול לפי הערכת עובדי המדינה כבר בשנת 2018. כלומר, אוטוטו נגיע לשלוש שנים שבהן הקרן לא עובדת. מדובר בקרן שבה היו אמורות חברות של משאבי הטבע במדינת ישראל מחצבים, אשלג, גז אחרי שהן מסיימות להחזיר לעצמן את ההשקעה פעמיים וחצי ויותר, להתחיל להפקיד כסף לקופות האלה, לקרנות הללו, שמדינת ישראל תשקיע אותם לרווחת אזרחי ישראל, לטובת הציבור, לטובת הגברת תעסוקה בנגב ולכל מיני מטרות. אלה קרנות אדירות שנמצאות במדינות דוגמת נורבגיה ודנמרק שבורכו במשאבי טבע, ואנחנו, אדוני היושב-ראש, כבר לא ארץ זבת חלב ודבש, יש לנו גם גז וגם משאבי טבע. כשעשיתי בירור ראשוני בנושא הזה יש דברים בגו. יש אירועים שמתרחשים שדורשים את העין של ועדת הכספים. יש תהליכים שמתרחשים ברשות המסים בפני החברות שאמורות לדווח ובפני החברות שמתעכבות עם הפקדות הכספים בקרן הזו. למה הדבר הזה חשוב לי, אדוני? אני לא צריכה להסביר לך מה המשמעות של הדבר הזה לציבור, להתחיל להניע את הקרן הזו, מה אנחנו יכולים לעשות בדבר הזה. גם ממה שהבנתי, ועדת כספים יכולה פה לעזור. יש כאן עניינים של תקנות מסים, כל מיני דברים שאפשר לסייע לרשות המבצעת להתניע את הגלגל הזה. הייתי רוצה שגם תשמע מחברים נוספים שלי שדיברתי אתם על הנושא הזה פה,

שחושבים כמוני. אתה יודע, אין לנו תעסוקה מהבוקר עד הלילה, אין לנו שלושה דיונים בשבוע, זה מאוד-מאוד חשוב לי. נבדוק את זה בגלל שלכאורה זו לא ועדה זמנית, זה דיון ממש מקצועי ורציני. למה זו לא ועדה זמנית? זה יישום של חוק קיים. חוק קיים, חוק כתוב מ-2014. מה הבעיה? הרי אם החוק קיים ומדובר רק היישום, אז למה צריך שיהיו עם זה בעיות שצריך לדון עליהן? אבל אני מסכים עם מה שאת אומרת, אני רק לא בטוח שאני יכול לקיים את הדיון הזה. אני אבדוק את זה. תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. בהמשך לדברים שאמרה חברת הכנסת פרקש הכהן, אני לא רואה סיבה שבגינה אתה לא יכול לזמן לפה את מנהל רשות המסים לתת לנו דיווח.

כן, על הנושא הזה. אני לא אמרתי שאי אפשר, רק המשמעות היא בעייתית. לא, אני לא חושב שהמשמעות היא כל כך בעייתית.

בסוף אין פיקוח על הממשלה כבר למעלה משנה עוד מעט. במה יש פיקוח? תגיד לי במה. במה יש פיקוח? בסדר, אבל הכלי היחיד שעוד נותר בידינו הוא ועדת כספים. אין לנו עוד הרבה כלים. אני לא יכול לעשות את הדיון הזה בוועדת חוץ וביטחון ואני לא יכול לעשות את הדיון הזה בוועדה המסדרת. היה פה הממונה על התקציבים, היה פה החשב הכללי, יבוא לפה הממונה על רשות המסים. אני לא שולל את זה. כשהיא אמרה את זה אני לא שללתי. אני רק אומר שזה דיון גדול, זה לא דיון של מה בכך. זה לא רק למסור עובדות. אני מבין שהממשלה לא תרצה שהדיון הזה יתקיים. זה ברור.

אני בטוח שלא.

יש דברים שהממשלה הייתה צריכה לעשות ולא עשתה.

הייתה לי שיחה עם פרופ' איתן ששינסקי, הקרן הזו היא בעצם תוצר של עבודה של ועדת ששינסקי אתה יודע הרי מהי של כספים שהיו צריכים להיות מופקדים שם. כן, אנחנו עשינו את זה פה. את מדברת אתי על ששינסקי כאילו שאת מדברת על מישהו באולימפוס. הוא היה פה, אנחנו עשינו את החוק. אני מכירה אותו היטב ואני אומרת לך שהוא אמר שזה נושא מאוד חשוב ושצריך לקיים את הדיון הזה. אין ויכוח. אנחנו לא מתווכחים על העניין הזה. זה ברור לגמרי. השאלה היא איפה האכסניה והאם העיתוי הוא נכון. זו בדיוק האכסניה ואני חושבת - - - חבר הכנסת שחאדה ואחריו חבר הכנסת מוטי יוגב. תודה. אני רוצה להעלות סוגיה שכמעט נעלמת מהדיונים כאן והיא הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי, שכמעט שנתיים היא בלי מנכ"ל ויושב-ראש, וכל התקציבים, כל הפעילות של הרשות, מושבתת כמעט. זה משפיע על עשרות עסקים בחברה הערבית שלא מקבלים את התמיכה, זה משפיע על רשויות מקומיות וזה מצב בלתי נסבל. למרות שיש לי ביקורת רבה על התפקוד או על היעדים של הרשות, בכל זאת היא עשתה עבודה לא רעה בשנים האחרונות. הנושא הזה כמעט ואינו עולה, כמעט אף אחד לא מתייחס אליו, כאילו שזה מובן מאליו. אנחנו רוצים תשובות גם בנושא הזה. מה עם מכרז המנכ"ל? היה מכרז ולא יושם, לא נעשה כלום כדי לפתור את הבעיה ולתפעל את הרשות מחדש. כמה זמן הרשות עבדה? עבדה מ-2007. והיה מנכ"ל והיה הכול?

ד"ר איימן סייף 10 שנים. ב-2017 הוא סיים את עבודתו ועד כה לא מונה מחליף, לא מונה מנכ"ל חדש לרשות והפעילות שלה כמעט מושבתת. גם קרן ההשקעות שהפעילה נסגרה, לא הצליחה, אבל בכל זאת היו תקציבים שעברו דרך הרשות, עזרו לעסקים רבים, וכידוע, פיתוח כלכלי הוא אחד הכלים למלחמה באלימות ובפשיעה. רק לאחרונה הגענו כבר לשמונה ראשי רשויות שירו על הבתים שלהם. ראינו בסכנין לפני כמה ימים. גם הנושא הזה דורש טיפול. אני מבקש מהוועדה להתייחס לזה ושזה יהיה אחד התנאים לטיפול בבעיות ובכל הדרישות של ההעברות התקציביות האחרות. תודה רבה.

בשבוע שעבר הודעת יחד עם האוצר שהתקציב לארגוני הנוער יועבר עד סוף שנה,

האם זה בסדר-היום להעברות בשבוע הבא, עד סוף דצמבר? אנחנו העברנו את זה אבל חסר כסף. הוא אמר 37 מיליון וצריך להעביר 52. משרד החינוך היה צריך להוסיף 6 מיליון שקלים. יש עדיין בעיות אבל זה הועבר. ארגוני הנוער עברו.

באמת הועברו רק 36 וחסר למעלה מ-15 מיליון. 37. משרד החינוך היה אמור להעביר 6 מיליון. בעצם חסרים 4.5 מיליון שקלים. דיברתי עם האוצר וביקשתי מהם את הכסף - - - מ-37 ל-52 זה 15. כ-6 מיליון שקלים משרד החינוך מעביר.

מה שחסר עכשיו כדי להגיע למה שהיה בשנה שעברה זה 4.5 מיליון שאין לזה מקור. ממה שאנחנו מבינים לא קרה שום דבר משבוע שעבר ועד עכשיו. הייתה העברה של ארגוני הנוער, עבר. אבל איפה אנחנו מוצאים את התוספת? את ההמשך, נכון. בסדר, אני מדבר אתם, מה אני אגיד לך? הייתה הודעה שסוכם. מה אתם מציעים לעשות? דיווחתם שסיכמתם. אמרתי שסיכמתי ואמרתי שחסר כסף. דווח: "לאחר פעילות מאומצת של יו"ר ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני - - - מאיפה אתה קורא? הודעה לעיתונות שאתם הוצאתם. "מול אגף תקציבים, משרד האוצר ומשרד החינוך סוכם כי תקצוב ארגוני הנוער יועבר במלואו כפי שהיה בשנים קודמות. חבר הכנסת גפני נכנס לעובי הקורה, לאחר פעילות ממושכת מאמציו נשאו פרי וסוכם שהתקציב יועבר במלואו". הודעה טובה. באופן עקרוני זה היה אמור להיות. אני עדיין בדיונים אתם. אני מדבר אתם כל הזמן על

העוזר שלי אומר לי שבהעברות שיש עכשיו יש את ההעברה של משרד החינוך, 5.5 מיליון, אבל עדיין חסר 4.5 מיליון שאני צריך לבוא אתם בדברים ולראות מה אני עושה. כאשר היה הדיון על מבקר המדינה, על העודפים שהוא אמור לתת, גם שם ביקשתי לגבי ארגוני הנוער. דרך אגב, היה כתוב בעיתון דבר לא נכון לגבי הוועדה בנושא מבקר המדינה. אנחנו קיבלנו את תקציב מבקר המדינה הם צריכים להחזיר למדינה 47 מיליון חלק מהכסף הזה הלך לילדים האלרגניים. אבל זה עודפים של שנה שעברה. זה שהוא כתב שאנחנו סתם חותמת גומי זה פשוט לא נכון. אנחנו לא חותמת גומי כאן. אני לא זוכר מקרה שלקחנו כסף מבקשה של תקציב, שהעברנו את זה למשהו מוגדר שהוועדה ביקשה. ביקשתי גם להעביר מהכסף הזה לארגוני הנוער אבל אמרו לי באגף התקציבים שהם סגורים עם העניין הזה ולכן הם יכולים להביא כסף רק למה שסיכמו אתי, אי אפשר להביא כסף למה שעדיין לא סיכמו. אני ממשיך לדבר אתם, אני מקווה שאצליח. אני מבקש שגם אתם תפעילו לחץ. מה הסיכום לגבי ארגוני הנוער? יש בהעברות, אם נביא אותן, תוספת של משרד החינוך של 5 מיליון שקלים שזה מביא את זה כמעט למה שהיה בפעם הקודמת חסר 4.5 מיליון. יש כוונה להביא אותן בימים הקרובים, את כל ההעברות? מה שאני אחליט, אני עוד לא יודע. התהליך עכשיו הוא שמזכיר הממשלה צריך לפנות בבקשה. עוד לא פנו, הבנתי. זה יהיה נורא ואיום. אני לא אחכה לזה, שלא תהיה טעות. ואחרי זה ועדת הסכמות ארבעה ימים. אבל איפה זה עומד כרגע? מבחינת הוועדה אין בקשה כזאת? אין בקשה ממזכיר הממשלה. כרגע המצב הוא שיש אצלנו ערימת העברות וערימת עודפים. אני כרגע לא נוגע בזה בגלל שכל העניין הזה מתחיל להימאס עלי, כאילו עושים לי טובה. עבדתי כל הזמן והעברתי עשרות מיליארדים לדברים שהם חיוניים. אני מתלבט ביני לבין עצמי.

כשגם התקבלה ההחלטה שנחכה למזכיר הממשלה יש לנו רק 10 ימים על 100 העברות ועודפים עד שהוא יבין על מה הוא צריך לבקש, ואז לפי הנוהל הרגיל הלשכה המשפטית צריכה לתת - - - אל תדאג,

לא לגבי כולם גם יש לנו השלמת חוסרים. השלמת חוסרים זה בימים רגילים גם כן, אני מדבר על כך שאין השלמת חוסרים ועל חלק מההעברות. זה מקשה עלינו באופן שהוא בלתי מתקבל על הדעת. זה נראה כאילו אנחנו חיים על המאדים. כלומר, זה נמצא ב-chunk העברות שהוא pending, מחכה לזה שמזכיר הממשלה יבקש להביא את זה בפני הוועדה, כולל התוספת של 5.5 המיליון? זה בהעברה, כן. זה כבר קיים בהעברה, זה מחכה שמזכיר הממשלה יפנה לוועדה ויבקש לכלול את זה בהעברות שהוועדה דנה ומאשרת? לא לכלול, הוא צריך לבקש. העברה ראשונה הוא עוד לא ביקש.

מן הסתם אם הוא יבקש הוא לא יבקש על העברה אחת, הוא יבקש על איזושהי חבילה וזה צריך להיות בתוכה. תתפלאי לשמוע, מה שהיה בפגרה הקודמת חבל על הזמן. הוא היה מבקש על דבר אחד ואני הייתי צריך לעמוד ולהתחנן, כאילו עושים לי טובה שמעבירים כסף לביטוח הלאומי. פשוט לא להאמין. כאילו מדינת חלם ואני החלמאי הגדול. יש לי עוד בקשה אם אתה כבר מתחנן בפני הממשלה. כשאישרנו את חוק הבחירות לכנסת בשבוע שעבר אישרנו בו סעיף שיחריג את הנושא של העובדים הזרים לסיעוד כדי שלא ישלמו להם 200% שכר באותו יום, מה שנופל בסוף על הקשישים והנכים. הנוסח בחוק קבע ששר העבודה והרווחה יביא תוך 30 יום הוראות לביצוע שוועדת הכספים תאשר אותן. מאחר ושר העבודה והרווחה הוא במקרה גם ראש הממשלה, וגם כרגע יש לו בחירות מקדימות ועוד שניים-שלושה דברים על הראש, אני אבקש ממך אם תוכל לפנות ולראות שבאמת הם יביאו תוך 30 יום את ההוראות האלה, אפילו למנכ"ל המשרד. ביקשתי מהיועצת המשפטית שתוציא על כך מכתב מכיוון שאני הולך לחתום על מכתב על הנושא שהעלה חבר הכנסת טיבי לגבי חוק קמיניץ. זה עניין אחר. לא אמרתי שזה אותו עניין. לגבי הנושא של אחמד טיבי, אנחנו אמורים להוציא מכתב כדי להתחיל להניע את הנושא. אני גאה שתרמתי תרומה קטנה לפתרון הבעיה ואני לא מתכוון להניח לזה. עוד מעט יש לי הצעה לסדר. לגבי מה שאתה מעלה, ח"כ פורר,

אבקש לפנות לשר העבודה והרווחה, במקרה הזה הוא ראש הממשלה - - - אני מניח שאם יתזכרו את מנכ"ל המשרד - - - בדיוק, כדי שזה יבוא לאישור בוועדת הכספים. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אני מעלה הצעה לסדר. לפני כמה ימים הגשתי הסתייגות לחוק פיזור הכנסת לגבי חוק קמיניץ, ביטול ולחילופי חילופין הקפאה. הסיעות השונות לא הסכימו לעקרון הביטול והייתה הצעת פשרה להקפאה. גם הליכוד הסכים להקפאה, גם כחול לבן הסכימו להקפאה,

אתם הסכמתם להקפאה, גם מרצ הסכימו להפקעה, גם העבודה הסכימה להקפאה וגם ישראל ביתנו

עוד לפני שאנחנו מחליטים באיזו ועדה זה יהיה כי בינתיים זה כאן,

האוצר, לבקש להתחיל דיון כדי לשנות את המצב.

אבל כדי להתחיל את הדיון אנחנו צריכים לפנות

אחמד, בוא לא נעשה תחרות על נושאים. לא עושים תחרות איזה נושא יותר חשוב. הנושא הזה הוצבע בוועדה. אני יודעת, הייתי בדיון. אנחנו מתחילים את הסעיף הראשון בסדר-היום: אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ואישור מוסדות ציבור

61 לפי חוק מיסוי מקרקעין מגיעות וחייבות לעבור את כל תהליך של סעיף 46, כולל אישור ועדת הכספים של

אז למה אמנסטי ורופאים לזכויות אדם הגיעו לכאן,

תסתכלו על הנוסח: "תוקף האישורים שברשימה הוא מיום אישורה של ועדת הכספים ועד לתום שנתיים משנת המס בה ניתנו... והם יוארכו בכל פעם לשלוש שנים נוספות". אז אמנסטי ורופאים

שהקריטריון של עמותה ששנויה במחלוקת הוא קריטריון שאנחנו חשבנו שלא יכול להיכלל בנוהל כיוון שהוא קריטריון שמזמין שיקולים שרירותיים, פוליטיים,

אפליה. לכן בעינינו העובדה שעמותה שנויה במחלוקת היא לא סיבה לא לאשר אותה. ברגע שהוצאנו מהדלת את הקריטריון

זו לא

לירון, שאנחנו מבקשים להביא את זה לוועדה קבועה.

והזמנו גם את משרד המשפטים להיות שותף לדיונים

היו פה שניים או אולי אפילו שלושה דיונים אבל לא מיצינו את הדיון, גם לא מולכם,

וגם לא בתוך הוועדה עצמה. אנחנו סבורים שכדי לקיים את הדיון ביחס לעמותות

בייחוד כשמדובר בעמותות שלא קיבלו אישור בעבר ולכן אפשר יהיה שתחילת האישור שלהן תהיה בשנת 2020. אנחנו לא יודעים מי יהיו החברים בוועדה הקבועה. הרי צריך לנהל את הדיון הזה והחלטה עם החברים הקיימים,

קבענו נוהל וזה נעשה יחד עם החברים בוועדה. לא עשינו את זה על

לכן יש עמותות רבות שהגיעו לכאן ואושרו, שלא הייתי מאשר אותן בפרוצדורה רגילה אבל אני מאשר את העיקרון. כדי לאשר את העיקרון במקרה הזה אמרנו את מה שאמרה היועצת המשפטית:

הן ידונו אחרי שיגובש הנוהל של ועדת כספים לגבי שיקול הדעת שהיא מפעילה.

אנחנו גם בכנסת הזו התחלנו בערך בדיון השני או השלישי לעסוק בנוהל. ידון מיד. אנחנו עוסקים בנהלים גם של העברות

אני אקריא את הרשימות ואת הסימוכין שלהן אחד לאחד לפרוטוקול על מנת שנדון בזה ונקבל

האישור בצורה פורמלית. אני מתחיל ברשימה שמספרה 15-38-19. זאת הרשימה הוותיקה ביותר.

כשהעמותה האחרונה היא זו שדיברנו עליה,

יש מטרה ציבורית והעמותה הזו - - - מה המטרה הציבורית?

עלייה.

שהיא מטרה מוכרת. יש עמותות שקיבלו, לדוגמה אמנסטי.

מעבר לכך אני לא נכנס

אני רוצה להצביע על רשימה מס' 15-38-19, עם בקשתי להעביר את "יחד" לדיון בוועדה הקבועה. אנחנו רוצים להצביע על גבעת הראל בנפרד. בסדר, אנחנו נצביע על גבעת הראל בנפרד. אנחנו מצביעים בלי גבעת הראל ובלי "יחד רמת השרון". על

הלאה, ארז. הרשימה הבאה שאני מביא לאישור יושב-ראש וחברי ועדת הכספים היא רשימה שמספרה 15-45-19 לעניין סעיף 46 כמובן. הרשימה הזו כוללת

יש לה אישור הגשת מסמכים בשלב זה, לכן היא קיבלה אישור רק לשנה אחת. אין להם אישור ניהול תקין. אין להם אישור ניהול תקין אבל הגשת מסמכים זה אישור חלופי שנותנים

על מה אתה מדבר? לפרוטוקול, האשמות שווא שמוטי יוגב מאשים את חבר הכנסת מיקי לוי. מה, מוטי? תשאל אותי, אני אענה לך.

ממש לא,

היא ביקשה להצביע על הכול בעד,

15-45-19 מי שבעד אישור הרשימה ירים את ידו.

הצבעה בעד, פה אחד רשימת מוסדות ציבור מומלצים לצורך קביעתם כמוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מס' סימוכין 15-45-19

ועדת פריש החליטה שהעם היהודי לא יכול רק לקבל, צריך גם להיות אור לגויים, אז נתנו גם אפשרות לתת אישורים לעמותות שעוסקות בחו"ל. הבנתי. אז

כי אין הרבה עמותות ערביות, לכן לא הצלחת למצוא.

הפעילות שלה היא בתחום הדת, לסייע באחזקה ושימוש של בתי קברות בכפר ג'ת. מחזור 75,000 שקל. היא

זה שחסר מסמכים זה אומר שחסר ניהול תקין? מיקי לוי אומר שהוא עוקב אחר העניין הזה והוא באמת עוקב. אם עוברת שנה והם לא מביאים אישור ניהול תקין הוא יעלה את העניין

בגלל ההגדרה של שנת מעבר זה לא מופיע פה. אבל בדקנו את הרשימות לפני כן וראינו שלכולן יש אישור ניהול תקין או אישור הגשת מסמכים. זאת אומרת שאפילו

כי ההנחה היא שמדובר במבני ציבור ומנסים להקל עליהם.

זה לא מופיע בפקודת מס הכנסה, זה סעיף לפי חוק מיסוי מקרקעין, פטור ממס שבח במכירה ופטור גם ברכישה. גם עמותות מקבלות את זה? כשאתה כאזרח רוכש או מוכר אתה מחויב בכל המסים האלה, קוראים

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד הרביזיה פה אחד הבקשה לדיון בחדש בעמותה מס' 53 ברשימה 15-65-19

אני רוצה להגיד לך, א', שאני אתכם לגמרי. ואנחנו אתך. אני גם הופעתי באספות שעשיתם. אני חושב שהעבודה שלכם היא עבודה שראויה לכל שבח וראויה לציון. בכל המגוון והמכלול של

אתם הוזמנתם גם בישיבות הקודמות ואתם תוזמנו גם לישיבות

תודה לארז ובנימין. (הישיבה נפסקה בשעה 12:30 ונתחדשה בשעה 13:00.) אני מחדש את הישיבה בנושא הרביזיה על אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46, מספר 53 ברשימה.